אנחנו מתחילים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) ותקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל). מישהו שיסביר בקצרה בגלל שכבר קיימנו על זה דיון. בדיון הקודם הצגנו לכם את התקנות שקובעות שעד פעמיים מהשכר הממוצע במשק לא ניתן יהיה מעתה ואילך להפקיד לביטוח מנהלים אלא רק לקרן פנסיה. הסיבה המרכזית היא שביטוח מנהלים הוא מוצר פחות טוב ללקוחות בכל הפרמטרים דמי הניהול בו יותר גבוהים, עלויות הביטוחים יותר גבוהות, מקדם ההמרה יותר גבוה, אין בו את מנגנון הבטחת התשואה שהיה פעם אג"ח מיועדות, והתוצאה היא שהמובטחים שמופנים לביטוח מנהלים מגיעים לגיל הפרישה עם צבירה נמוכה שיכולה להגיע לפער של מאות אלפי שקלים. הצגנו לכם איזו שהיא סימולציה לעובד בשכר ממוצע שהגיע לפער של בערך חצי מיליון שקל. היו הרבה שאלות ביחס לסימולציה הזאת. הבאתם נתונים נוספים? אז אמרתם שתבחנו עוד פעם. עלו פה כל מיני טענות מצד המשתתפים שבחנו אותן. כשבחנו באמצעות הסימולטור שחלק מהמשתתפים אמרו שהשתמשו בו, הגענו ממש לאותן תוצאות. התוצאות רגישות לכל מיני הנחות לשכר, למספר השנים שמפרישים, לפיצויים שמושכים, לדמי הניהול המדויקים, אבל ברמת המקרו הן נשארות זהות. מדובר על פערים של מאות אלפי שקלים בצבירה שאיתם מגיעים לגיל הפרישה. שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח. אני לא יודע מה ההחלטה שתתקבל פה היום, אבל הבקשה היא שלא חשוב איזו תקרה תיקבע מי שעובר את התקרה יהיה זכאי להפריש לאן שהוא רוצה מהשקל הראשון. אני אתן סקירה קצרה על שוק החיסכון ארוך הטווח במדינת ישראל. במדינת ישראל יש שלושה אפיקי חיסכון ארוך טווח. אחד, קרנות פנסיה שמבוססות תקנונים, מבוססות ערבות הדדית של העמיתים, כשלמעשה מי שמשמש כחברת הביטוח של קרן הפנסיה זה העמיתים עצמם. קרן הפנסיה הזאת מבוססת על איזון אקטוארי כך שאם האיזון האקטוארי הוא לצד החיובי העמיתים נהנים מהמצב, ואם האיזון האקטוארי הוא לצד השלילי מי שמשלם את המחיר זה העמיתים עצמם. התנאים בה מאוד מאוד קשיחים, עמית ספציפי לא יכול להיות מופלה לרעה או לטובה ביחס לעמיתים אחרים. המוצר השני, שסובל משם לא טוב, זה קופת גמל לקצבה בחברת ביטוח, שזאת קופת גמל לקצבה לכל דבר ועניין שמנוהלת בחברת ביטוח. הוודאות שם הרבה יותר גדולה, כי זה מבוסס על הסדר אישי, לא הסדר קולקטיבי, וניתן להוסיף ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי. לאחרונה גם רשות שוק ההון אישרה למספר חברות ביטוח מוצרים מהסוג הזה. רק לאחרונה איילון הודיעה שהיא קיבלה אישור. במוצר השלישי, שהוא קופת גמל לתגמולים, החיסכון מסתיים ביום שהעמית מגיע לגיל הפרישה ואז הקופה מחויבת להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת קצבה, שזה או קופת גמל לקצבה בחברת ביטוח באמצעות פוליסת ביטוח או לקרן פנסיה. לדעתי צריך לשקול לשנות ולאפשר בעתיד את האפשרות שגם קופות גמל לתגמולים יוכלו לעשות את ההמרה המיידית לקצבה, זה יקל על התחרות. מה שמאוד מאוד הטריד אותי בטיוטת התקנות זה אי היכולת לנייד כספים בין הקופות עצמן, שזה חמור מאוד לדעתי, זה תוקע את חופש הבחירה של הלקוחות. יש שם מגבלות שלדעתי לא צריכות להיקבע. אם ייקבעו שתי תקרות של שכר ממוצע במשק, שזה בערך 24,000 ₪, נמית את קופת הגמל לקצבה באמצעות חברת הביטוח. אני מאוד מקווה שתהיה תקרה יותר נמוכה. אנחנו בעד תקרה אחת, תקרת שכר ממוצע אחת במשק שמי שעובר אותה יהיה זכאי להפריש מהשקל הראשון לאן שהוא רוצה. אני מזכיר לכולכם, השכר הממוצע במשק גבוה ב-30% לערך מהשכר החציוני, מה שאומר שסדר גודל של 65% מאזרחי המדינה שהם שכירים חוצים את הקו הזה של השכר החציוני. אני חושב שאין היום כשל שוק, כי כל הפעילות במסלול הזה של פוליסות קצבה בחברות ביטוח שואף לאפס סדר גודל של 4%,5%,6%, לא יותר. המוצר הזה היה מחוץ ליכולת שלנו לשווק אותו בשנים האחרונות. אני חושב שצריך לשקול את העניין זה, לא לשים מגבלות כאלו ואחרות שיסירו לחלוטין את התחרות. ירון שמאי, משנה למנכ"ל חברת מגדל. לא קיבלנו את החישובים, אבל אני חד וחלק אומר שאני לא יודע על איזה בסיס הם מחושבים ואיזו בדיקה נוספת עשיתם. השקפים האלה לא מתייחסים למוצרים החדשים שמשווקים היום. המוצר שמשווק היום משווק בדמי ניהול הרבה יותר זולים ממה שנכנס פה לסימולציה. ירון, תיתן את הסכומים של דמי הניהול. אני רוצה לדעת כמה אתם נותנים במוצרים שאתם משווקים היום. האם 170, 210 או 230?

התייחסה לקרן פנסיה ברירת מחדל. קרן פנסיה ברירת מחדל זה דמי ניהול שהמדינה קובעת. דמי הניהול האלה היו במכרז האחרון לפני שנתיים, כשסביר להניח שהם יעלו גם בעתיד. היום דמי הניהול בקרן הפנסיה ברירת מחדל בחברת הביטוח עומדים על אחד אחוז מההפקדה ועל 0.22% מהצבירה, כשרוב הכסף הוא בדרך כלל בצבירה. במגדל אנחנו מוכרים היום ביטוחי מנהלים ב-3% מהפרמיה, שזה בעצם פי שלוש מדמי הניהול בקרן הפנסיה, כאשר דמי הניהול בחברת הביטוח אצלנו מוגבלים ל-40 שקלים. לקוח שמפקיד על שכר של 10,000 שקל

פחות או יותר, לדמי ניהול כמו בקרן פנסיה להפקדה. אמנם מהצבירה אנחנו גובים חצי אחוז, אבל ככל שהאדם חוסך בפוליסה ומגיע לחצי מיליון שקל זה יורד ל-0.2. אגב, 0.2 זה יותר נמוך מקרן ברירת מחדל. דמי הניהול בחברת הביטוח ידועים ללקוח היום, יהיו ידועים לו בעוד שנה ובעוד 20 שנה. בקרן הפנסיה דמי הניהול משתנים תקנונית כך שמותר למדינת ישראל להעלות את דמי הניהול. מה יקרה אם יהיו שתי משכורות כמו שהאוצר דורש? סביר להניח שלא יהיה ביטוח מנהלים. כדי ליהנות מאותם 40 שקלים שדיברנו עליהם עכשיו אדם צריך להפקיד לכל הפחות 10,000 או 12,000 שקל שכר לביטוח מנהלים. שתי משכורות שכר ממוצע במשק היום זה 24,000, כשמחר זה יכול להיות 26,000. אם אנחנו קובעים את התקרה ולא נותנים לבן אדם מעל התקרה את האפשרות לרדת כלפי מטה עד השקל הראשון, התוצאה תהיה שהוא